מנת שתוכלו להירשם. חבר הכנסת איתן ברושי, פתח בבקשה היום את הנאומים. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, השתתפתי אתמול בוועידת התנועה הקיבוצית שהתכנסה בקיבוץ עין גב, למרגלות הגולן, לציון 80 ליישובי חומה מגדל ו-50 שנה לניצחון המזהיר במלחמת ששת הימים וההתיישבות ברמת הגולן. אני בא עכשיו מאירוע כאן, גם הוא להתיישבות, באזורים של יהודה ושומרון ובקעת הירדן. אני רוצה לומר שמלחמת ששת הימים הייתה מלחמת אין ברירה. אני עוד לא הייתי חייל, אבל אני זוכר היטב את האווירה. יצאנו למלחמה הזאת כמלחמת מגן, והיום, כשאנחנו בוחנים את השאלות של ההתיישבות, אפשר לומר שהמדיניות של ההתיישבות שהייתה אז, על בסיס העקרונות של תוכנית אלון, הייתה ליישב את רמת הגולן כאזור בעל חשיבות עליונה וללא אוכלוסייה, וגם לאורך בקעת הירדן וצפון ים המלח. זו הייתה התיישבות ראשונה, והיא חשובה גם היום. ההבדל, ככל שניתן להסביר, הוא לא בוויכוח על הזכות אלא ביכולת לממש אותה. אנחנו ראינו בהתיישבות לא קלף מיקוח אלא מרכיב ביכולת ליצור כאן הסדרים עתידיים של ביטחון ושלום. אנחנו בהחלט מצדיעים למתיישבים, ורואים חשיבות בהמשך פיתוחה של רמת הגולן, בשמירת הבקעה וצפון ים המלח, בהבטחת ביטחון באמצעות ההתיישבות לאורך הגושים ובשמירת ההזדמנות גם לביטחון, גם להסדרים, גם מדינה יהודית ודמוקרטית וגם שלום. כדאי לזכור עוד משפט אחד של מי שעמד בראש הממשלה ומי שקיבל את ההחלטות ליציאה למלחמה ויעדיה. מי שפיקד על הצבא וכוחותיו היו אנשים שבראשם יצחק רבין, זיכרונו לברכה, רמטכ"ל ששת הימים, שצמחו מתוך ההתיישבות, מתוך מפלגה ומתוך תנועת העבודה, שרואה חשיבות בשילוב הזה של ביטחון, התיישבות, של חתירה להסדרים ושל פשרה.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת יוסי יונה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצטערתי לשמוע לפני כמה דקות על פיטוריו של מגיש, עיתונאי ופובליציסט ותיק, דן מרגלית, מעיתון "ישראל היום". על חופש הביטוי נפלה פרנסתי, כך כתב דן מרגלית בטוויטר שלו. הפיטורים שלו מצטרפים לשורה של פיטורים מביכים של אנשים מקצועיים, של עיתונאים, שללא מורא חקרו את כל התחלואים של החברה הישראלית ולא חששו לפרסם את דעתם. ככה קרה לאבנר הופשטיין בגל"צ, וכך קורה עכשיו לדן מרגלית. זו מגמה מתמשכת של פגיעה בחופש הביטוי ובחופש העיתונות במדינת ישראל. אזכיר לכולם את האמיתה הפשוטה מאוד שכולם לומדים כאשר מתחילים ללמוד את לימודי התקשורת והעיתונות באוניברסיטה העברית,

כשאני למדתי שם לימדו אותנו שהתקשורת והעיתונות הן כלב השמירה של הדמוקרטיה. אם אנחנו רוצים לשמור על הדמוקרטיה שלנו אנחנו לא יכולים להסתפק בדעה אחת. אנחנו לא יכולים לפגוע בעיתונאים, אנחנו לא יכולים לפגוע בעיתונים. אנחנו צריכים לחזק עיתונות מקצועית, עיתונאים שהם גם תחקירנים, אנשים שהם אנשי מקצוע אמיתיים, שמביאים לציבור את העובדות היקרות מפז, עובדות אמיתיות ולא פייק ניוז, כמו שהיו רוצים מאוד בהנהגה שלנו. תודה לחברת הכנסת סבטלובה. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. אין לנו הרבה דוברים, כך שמי ששומע מבעלי ההצעות הדחופות לסדר-היום בנושא הבא: כדאי שתגיעו לאולם המליאה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, קראתי היום ידיעה מטרידה מאוד בעיתון הארץ.

זו הייתה הידיעה שפתחה, הידיעה המרכזית של עיתון הארץ, ועל פיה ישראל התחייבה בפני רוסיה שלא לאשר ללהט"בים לאמץ ממנה ילדים. זה מקומם. זה ודאי מקומם שהאתוס או הערכים שקיימים ברוסיה אוסרים, או בעצם רואים את הלהט"בים כקהילה שהיא בלתי לגיטימית. אולי מקומם שבעתיים שאנחנו נענים לצווים הללו, לערכים של רוסיה, ומתחייבים בפניה שלא לאפשר לקהילת הלהט"בים לאמץ ילדים. אדוני היושב-ראש, אני יודע שזו דילמה, כי אתה גם לא רוצה למנוע מאלה שבכל זאת יכולים לאמץ ילדים מרוסיה. אבל הנה, מדינות כמו קנדה, כמו צרפת, כמו ארצות הברית,

בגלל המדיניות הרוסית, אימוץ ילדים מרוסיה. והנה אנחנו, אני לא יודע כיצד לתאר את הנכונות הזאת להתיישר על פי הסרגל הרוסי, נותנים התחייבות מהסוג הזה. מה שאני מבקש כאן מעל הבימה הזאת, מבימת הכנסת, זה לקרוא לממשלת ישראל לבחון את המחויבות שהענקנו לרוסיה,

גם לוותר על אימוץ ילדים משם. כפי שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, ילדים שמתאווים, כמהים לבית קיימים ברחבי העולם. יכול מאוד להיות שאנחנו צריכים לבחון ערוצים למדינות אחרות ולאמץ ילדים משם ולוותר, איך נכנה זאת? על האופציה הזאת, לאמץ ילדים מרוסיה, וזאת בשם העקרונות שאנחנו מחויבים אליהם: דמוקרטיה,

ואני רוצה להחמיא לנו, אדוני היושב-ראש, למדינת ישראל, שאנחנו באמת עשינו צעדים מאוד משמעותיים,

בהכרה בקהילה הלהט"בית, ואנחנו אפילו מובילים בהמון מהתחומים הללו. אז חבל שבהקשר הזה יתגלה שאנחנו נסוגים מהמחויבות שלנו לקהילה הזאת ולזכויות המאוד-בסיסיות שלה, שבמקרה הספציפי הזה מאפשרות לה, כמו לכל משפחה אחרת, לייסד משפחה, לגדל ילדים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יהודה גליק. תודה לך, אדוני היושב-ראש. לילה נורא היה בכפר קאסם. מוחמד טאהא, צעיר, אזרח, נורה למוות על ידי מאבטח משטרתי. מאז אוקטובר בשנת 2000 נהרגו 48 אזרחים ערבים בישראל מירי של כוחות שיטור. והנה עוד מספר אחד בלתי נסבל: רק בחודשים האחרונים נרצחו שמונה אזרחים בכפר קאסם על ידי ארגוני פשיעה. עד היום המשטרה לא תפסה אפילו רוצח אחד, אף אדם לא הועמד לדין. רק השבוע נרצחו בכפר קאסם שני צעירים. במקום לפעול ביד קשה נגד ארגוני הפשע, כמו שהתושבים דורשים, המשטרה פועלת ביד קשה נגד התושבים. אי-אמון והכעס כלפי המשטרה הגיעו הלילה לשיא אחרי שהמשטרה בחרה לעצור דווקא את איש ועדת השמירה שהעירייה של כפר קאסם ארגנה כדי לשמור על ביטחון התושבים. בכל הפרשה הזאת דרושה חקירה בלתי תלויה. צריך לחקור את כל אירועי הלילה הזה כדי להוציא את כל האמת לאור, וגם כדי להימנע מהפצה של תיאורים שקריים ומגמתיים, כמו שכבר ראינו בעבר. אבל בעיקר דרוש שינוי כיוון: צריך לעבוד יחד עם הציבור הערבי, יחד עם ההנהגה שלו, כדי לאסף את הנשק, כדי למגר את האלימות, כדי לחסל את אווירת ההפקרות ולתת לתושבים את התחושה שהם יכולים להיות בטוחים בבתיהם, בכפרים שלהם ובערים שלהם.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת חיים ילין. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, מזכירת הכנסת, סגן המזכירה וכו', היום הכנסת באמת הקדישה את היום ליובל 50, וכפי שכתוב בהצעה הבאה, ליובל למלחמת ששת הימים.

אני מבקש לציין שזה לא יובל למלחמה, אנחנו לא חוגגים מלחמה, יובל לניצחון במלחמה, יובל לניצחון הגדול של העם היהודי מאז היווסדו. היום ציינו בכל הוועדות, השתדלתי לרוץ לכל מקום שיכולתי, את הניצחון, שחזרנו לגולן, שחזרנו לעזה, חזרנו לסיני, חזרנו לירושלים, חזרנו לכותל. איי איי איי, רק שכחו מקום שולי, קטן, חסר חשיבות, כל כך לא לעניין, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, המקום שמוטה גור הכריז: "הר הבית בידינו". מוטה גור אמר לי אישית: בחיים לא תמצא תמונה שלי בכותל. אין צילומים שלי בכותל. אין לי מה לחפש שם. אז בואו נגיד, יש חשיבות לכותל, אבל הר הבית, חזרנו למקום שהיה משאת נפשנו אלפיים שנה. שכחנו את זה? אז הנה, לא שכחתי.

תודה רבה לחבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. כבוד היושב-ראש, גם אני רוצה לדבר על הנושא של 50 שנה למלחמת ששת הימים. כילד שהיה בגולה, אני חייב להגיד שאני לא מצליח להבין את הוויכוח שהיום שמעתי בין שרת התרבות לרמטכ"ל על אחדות או שחרור או מה שביניהם. אחדות או שחרור. אני גדלתי וחינכו אותי ששחררנו את ירושלים. בבתי-הספר היהודיים שבהם למדתי בכלל לא דיברו על אחדות, שחררנו את ירושלים, ואכן הר הבית בידנו, זה מה שאני שמעתי, כך גידלו אותי, ואני לא מוכן לשנות את השפה ואת הערכים ואת החינוך שקיבלתי מילדות. לא מוכן. מבחינתי, שחררנו את ירושלים, והיתר היסטוריה.

אפרופו, צנחנים משחררי הכותל ולא מאחדי הכותל.

חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. רגע, אדוני, אני שנייה פותחת את זה. עכשיו זה נהיה מודרני לפתוח בזה במקום לבזבז דפים.

הביטחון האשים אותי שאני משתמש, האשים אותך? ההפך, חסכנו נייר. לא, האשים ברוח טובה.

האשים ברוח טובה. שולי, תחליפי טלפון. זהו, עכשיו מרוב התרגשות זה לא מצליח לי. זה בסדר, כן. אדוני, אני רוצה ללמוד מגדולים וטובים ממני ולפתוח בציטוט מתוך ספר הספרים של העם היהודי, מזמור בתהילים: "שמחתי באֹמרים לי בית אדוני נלך. עֹמדות היו רגלינו בשעריִך ירושלם. ירושלם הבנויה כעיר שחֻברה לה יחדו. ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להֹדות לשם אדוני. כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלם ישליו אוהבִיך. יהי שלום בחילך שלוה בארמְנותיִך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך." חגגנו, ובאמת הכנסת לבשה היום חג, כשציינו 50 שנה לנס האדיר שהתרחש לכולנו, מי שכבר היה אז ומי שנולד אחרי, מי שכבר גר בארץ הזאת ומי שהגיע אליה אחרי,

בניגוד אלי, שנולדתי אל הקלות הזאת של מדינת היהודים, זכה לעלות ארצה מן הגולה הדוויה. 50 שנה לאיחוד ושחרור, חברי חבר הכנסת חיים ילין, וחזרה אל לבה של ארצנו. אחד הדברים המרגשים מבחינתי זה הידיעה שהכנסת, שמציבה רף משמעותי לציבור הישראלי בכל נושא, זאת השאיפה שלנו, לקדם את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית להיות טובה יותר, מתחילה לשנות את השיח. אותו שיח של מלחמה נעשה לשיח של נס, של אחדות, של ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים. מדינת ישראל אומרת השנה אמירה מאוד מאוד ברורה: חזרנו,

חזרנו אחרי אלפיים שנות גלות לפני 69 שנה אל מרחבי ארצנו, אל המקום שחיכה לנו, לא שגשג, לא פרח, היו כולו הר טרשים קירח. וברוך השם, ב-50 השנים מאז זכינו גם לחזור אל לב הארץ שלנו אנחנו זוכים ומגדילים, מגדילים את העשייה, מגדילים את הציבור שגר ביהודה ושומרון, בבקעה, ברמת הגולן, מגדילים מאוד את מקומה של ירושלים, מקום האחדות. ובראש העיר הזאת מתנוסס הר קודשנו,

ובעזרת השם, כשיבוא הרגע הגדול, נלך כולנו אל המקום הזה של קודש, של שלום, של שאילת איש את טובת אחיו, בעזרת השם במהרה בימינו.

תודה לחבר הכנסת שולי מועלם-רפאלי. חברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לציון יובל, אני מקבל את התיקון של חבר הכנסת גליק לניצחון במלחמת ששת הימים ולהתיישבות ביהודה ושומרון, הצעות לסדר-היום מס'

כמה חברי כנסת מכמה מסיעות הבית הגישו הצעות. אנחנו מציינים היום, חברי הכנסת, 50 שנים לניצחון במלחמת ששת הימים ולשיבה המחודשת של העם היהודי אל יהודה ושומרון, אל בקעת הירדן ואל רמת הגולן. אלו מקומות מלאים בהיסטוריה יהודית עתיקה מראשית הקיום שלנו כעם בארץ ישראל. ללכת היום בשומרון או בגולן זה כמו לפתוח אלבום תמונות משפחתי ישן: פה גדלנו, פה הלכנו בפעם הראשונה, פה הקמנו את ביתנו. הלב מתרחב משמחה כשרואים איך ההתיישבות במקומות האלה מתפתחת וגדלה בכמות ובאיכות, כמו שראינו ושמענו לכל אורך היום המיוחד הזה בכנסת. הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים לא היה עוד ניצחון, בלעדיו לא היינו קיימים כאן, פשוטו כמשמעו. אני יכול לומר באופן אישי שבלי הניצחון במלחמה גם אני לא הייתי קיים, לפחות לא כיהודי וכציוני. אני עוד זוכר איך כילד בן תשע בברית המועצות שמעתי את הדיווחים על המלחמה ברדיו, ואיזו השפעה עצומה הייתה להם עלי ועל עוד שלושה מיליוני יהודים שחיו אז מאחורי מסך הברזל. אתה דיברת על גולה אחרת בדרום אמריקה, אבל אני מניח שהתחושות היו אותן תחושות. 50 שנה אחרי הניצחון יש כאלה שאומרים שהוא רק סיבך אותנו, שהכיבוש, כך הם קוראים לזה, משחית את החברה שלנו. חברים, חלוציות תמיד הייתה עסק מסובך, וגם כשראשוני העולים הגיעו לארץ היו כאלה שאמרו שהם מסבכים אותנו עם מעצמות העולם. המתיישבים ביהודה,

בקעת הירדן והגולן הם חלוצי זמננו, הם מפריחי השממות, הם שומרי הארץ, למרות כל הקשיים והסיכונים. אי-אפשר לדמיין את מדינת ישראל ואת ארץ ישראל בלי המקומות הללו, ונמשיך לתמוך במתיישבים בהם גם כשזה מסובך. אנחנו מציינים את חג היובל בימים שטרור האבנים והבקט"בים עדיין מרים את ראשו בכבישי יהודה ושומרון. אזרחנו הגרים שם נתונים בסכנת חיים יומיומית בדרך לעבודה, למוסדות החינוך ולבית. אני רוצה להדגיש: לא נסבול את המצב הזה. כמו בתקופות אחרות בהיסטוריה שלנו, גם על המתקפות הנתעבות האלה נדע להתגבר בעזרתם של צה"ל וכוחות הביטחון. אני רוצה לחזק את המתיישבים ולברך אותם, יחד עם כל תושבי מדינת ישראל, לרגל חג היובל. חברי הכנסת, כמו שאמרנו, אנחנו בדיון בהצעות לסדר-היום. ראשונת המציעים היא חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, גברתי, ואחריה, חברת הכנסת רחל עזריה. ראשונת הדוברות.

אל תסבך אותי,

עם מרכזת האופוזיציה,

בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני. חברי וחברותי חברות הכנסת, "היום האחרון של המלחמה. טסנו בגובה 30,000 רגל. מעל סוריה. אני שומע במכשיר הרדיו, בהתרגשות עצומה, את 'ירושלים של זהב'. מביט ימינה, מביט שמאלה, ואין אויב. קשה לתאר את ההרגשה הזאת, אין אויב. דבר לא מאיים יותר על מדינת ישראל שלנו". ככה תיאר ביום הזיכרון האחרון בכיכר רבין רון חולדאי, ראש העיר של תל אביב, טייס קרב במלחמת ששת הימים, את הניצחון המוחץ והמדהים שלנו במלחמת ששת הימים.

איזה ניצחון מדהים זה היה. בשישה ימים הפכנו ממדינה בסכנת השמדה לגיבור-העל של השכונה. אבל זה היה לפני 50 שנה, חברות וחברים. השבוע,

כשאנחנו מציינות יובל למלחמת ששת הימים, זה תאריך שהופך להיות חשוב כמו יום העצמאות שלנו, זה התאריך שבו באמת ירדה מעל הפרק סכנת ההשמדה של מדינת ישראל מבחוץ. היום, ברוך השם, אין בכלל סוג של איום השמדה מעלינו. הטרור, שהוא נורא ואיום, ואנחנו מתמודדות ומתמודדים אתו, לא מסוגל לכבוש את מדינת ישראל או להשמיד אותה,

אבל בתאריך הזה גם התחיל התהליך שמאיים להשמיד את מדינת ישראל מבפנים.

שיש מי שאומר שהתאריך הזה רק סיבך אותנו. אז כאמור, הוא לא רק סיבך אותנו, הניצחון ההוא באמת הציל אותנו. אבל אי-אפשר לטמון את הראש בחול ולהתעלם מהמחלוקת שקיימת מאז בינינו. אני רוצה לספר לכן ולכם, חברי וחברותי, שאני פניתי לפני חודשים אחדים בנוהל הרגיל וביקשתי לקיים יום מיוחד ל-50 שנה ל-1967. אני חשבתי שצריך לקיים את היום הזה בסימן הממלכתי ביותר, ואני אגיד, הניטרלי ביותר, לא בגלל שאני לא מאושרת על הניצחון, שאני נולדתי חצי שנה לפניו, וגדלתי לתוך המובנות-מאליה הזאת, לא בגלל שהוא לא חשוב והוא לא כל כך דרמטי, אלא בגלל שהוא כזה. חשבתי שצריך לאפשר לכל הקולות השונים בחברה שלנו ובמדינה שלנו לגבי התאריך הזה להישמע באותו סוג של כבוד. העובדה שנקרא ליום הזה "50 שנה להתיישבות ביהודה ושומרון" לא תסתיר את העובדה שיש בשטחים האלה ביהודה ושומרון גם פלסטיניות ופלסטינים שלא חוגגים שום התיישבות, אלא להפך, מצויים תחת שלטון צבאי שלנו כבר 50 שנה. העובדה שנמשיך להתעקש על נרטיב מסוים לא תעלים את המציאות. נרטיבים זה ממש נהדר ונורא נורא חשוב, אבל בסוף יש מציאות. מאז מלחמת ששת הימים אנחנו הפכנו ממדינה קטנה וצעירה עם אוכלוסייה קטנה וכלכלה קטנה למעצמה אזורית, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית, ונראה שכולן מבינות ומבינים את זה. רק אנחנו לא. מאז הניצחון במלחמת ששת הימים לא הצלחנו בעצם להחליט מה אנחנו עושות ועושים עם הניצחון הזה. כן, יש פה חלקים שיודעים מה הם עושים עם הניצחון הזה, אבל אי-אפשר להגיד את זה על מדינת ישראל באופן גורף.

אמרת כבר, גם היום אמרת שאתה חושב שצריך לספח את השטחים האלה, וזאת בהחלט תפיסה. אבל המדינה, כמדינה, לא עשתה את זה עדיין. אף ממשלה לא עשתה את זה עדיין, וכך, בעצם, מאז מלחמת ששת הימים אנחנו מחזיקים את צה"ל בגדה המערבית, ביהודה ושומרון. בהתחלה זה היה בשביל לשמור על הישגי המלחמה, לשמור על ביטחון ישראל, היום זה בעיקר כדי לשמור על ביטחון ההתנחלויות, התיישבות יהודית בשטחים שבסוף לא באמת שייכים לנו. ואנחנו ממשיכות וממשיכים לסרב להבין שכמו שאמר ישעיהו ליבוביץ, "לא הטריטוריה היא הבעיה, אלא האוכלוסייה של" אז זה היה, "1.25 מיליון ערבים היושבים בה, ושעליהם נצטרך לכפות את מרותנו. הכללתם של ערבים אלה, נוסף על"

"300,000 אזרחי המדינה בתחום שלטוננו פירושה, חיסול מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, חורבן העם היהודי כולו, התמוטטות המבנה הסוציאלי שהקימונו במדינה והשחתת האדם, היהודי והערבי כאחד". זה מה שאמר ישעיהו ליבוביץ, היהודי הדתי שומר המצוות, חובש הכיפה, כבר לפני יותר מ-30 שנה. מאז כבר יש 2 מיליון, פחות או יותר, פלסטיניות ופלסטינים בגדה ועוד מיליון ומשהו בעזה, ואזרחיות ואזרחי ישראל מוסלמים כבר יש מיליון וחצי. הסכסוך הזה הפך להיות מה שמגדיר אותנו, אנחנו לא מזהות ומזהים את עצמנו בלעדיו. מי אנחנו בכלל בלי הסכסוך הזה? איזה מין מדינה אנחנו? סתם עוד מדינה לא חשובה בעולם? תרבות הסכסוך השתרשה אצלנו, כל דבר בישראל הופך היום לסכסוך, וסכסוך מר, מאפס למאה בחצי שנייה. ואת השחתת האדם, גם היהודי וגם הפלסטיני, אנחנו רואות ורואים יום-יום, שעה-שעה. אי-אפשר להכחיש את זה. הפכנו להיות כלואות וכלואים במיתולוגיה של הניצחון, הניצחון המדהים בששת הימים, וכבר 50 שנה שאנחנו מנסות ומנסים לחזור על הניצחון הזה, אבל אי-אפשר לחזור עליו. האויבים השתנו, המדינה השתנתה, המלחמה השתנתה.

אף אחד ואף אחת לא יכולות לְנַצֵּחַ לָנֶצַח. הניצחון הגדול שלנו היום, חברות וחברים, יהיה להבין ולהפנים את זה שאנחנו, ישראל, מדינה חזקה, מצליחה, עשירה,

הניצחון הגדול שלנו היום יהיה להבין שמתוך עמדת הכוח הזאת, החובה והאינטרס שלנו הם להושיט יד לשכנות ולשכנים שלנו, לעזור להם לבנות את עצמם, כי זה מה שיאפשר לנו לבנות את עצמנו.

הניצחון הזה של ששת הימים ימשיך לפרק אותנו מבפנים.

חברות וחברים, אסור בשום אופן לתת לזה לקרות.

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת רחל עזריה, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מרדכי יוגב.

היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת,

קריה למלך רב. / לך נכספה נפשי מפאתי מערב". כך כתב רבי יהודה הלוי בספרד לפני מאות שנים, שנכסף הוא לירושלים, כמו כל היהודים בעולם, במשך אלפיים שנה. את הכיסופים סיימנו, וחזרנו לירושלים לפני 50 שנה בשחרור העיר העתיקה, והשמחה והגאווה אחזו בכול. ירושלים היא עיר שמתאמצים בשבילה, תמיד. התאמצנו בשבילה בקום המדינה כשהיא נפלה בידי הירדנים, התאמצנו בשבילה במלחמת ששת הימים, ואנחנו ממשיכים להתאמץ בשבילה גם היום. העיר הזאת דורשת אהבה ומאמץ. זאת לא עיר שנקלעים אליה במקרה, זאת עיר שבוחרים לחיות בה.

רבים רבים אוהבים ומתאמצים בשבילה יום-יום, שעה-שעה, 860,000 איש ואישה, ילדה וילד, שבוחרים לחיות בה מאהבה גדולה לעיר. המאמץ הגדול היום, לעומת העבר, הוא איך אפשר לחיות ביחד בעיר מורכבת כשלנו, בעיר מאוחדת שבה חיים יחדיו חילונים, דתיים וחרדים, יהודים וערבים. וזה לא פשוט, וזה חלק מחיי היומיום שלנו בעיר הזאת. אבל זה כאן, זאת העיר שלנו, וזה נוכח מאוד. אולי אפילו נוכח מתמיד. אחד המאפיינים המרכזיים של החברה הישראלית בשנים האחרונות זה השבטיות וההתבצרות בשבטיות, גם ברשתות החברתיות, גם בעיר ובשכונה. אנחנו יותר ויותר מסתגרים. ירושלים היא עיר שלא מאפשרת לך להסתגר, חייבים להתמודד עם המגוון של החברה הישראלית. אנחנו פוגשים אחד את השני ואחת את השנייה בכל מקום: ברכבת הקלה, בגן החיות,

במקומות אחרים בארץ ניתן לדמיין שכל המדינה נראית כמוך או כמוך: כולם דתיים או חרדים או ערבים או חילונים, וקבוצות אחרות פשוט לא קיימות. אחד הדברים שהבנו בירושלים מזמן זה שאי-אפשר להתעלם, וגם אף אחד לא הולך להיעלם. הבנו שכנראה לא נאהב אחד את השני, ויכול להיות שלפעמים נשנא אחד את השני, ויכול להיות שגם נפחד אחד מהשני, אבל עדיין יש דבר אחד גדול שמשותף לכולנו, וזה האהבה הגדולה לעיר. זה לא קל, אבל זה חלק מלאהוב את ירושלים, להתאמץ בשבילה. וההבנה הזאת שאין ברירה היא שמכריחה אותנו להתחיל לעבוד ולחפש את הדרכים שבהן אפשר לחיות ביחד. זו עבודה קשה, והדרך ארוכה. אנחנו עובדים על פתרונות, ואנחנו מבינים שאנחנו פורצים את הדרך לשאר מדינת ישראל, כי את השיטות וההבנות והסולידריות שנייצר בעיר שלנו, בירושלים, התורה הזאת תצא מציון לכל הארץ, כי אתגר השבטים, מציאת הזהות והחזון המשותפים לכלל החברה הישראלית וההתגברות על השנאה והפחד, הוא האתגר הגדול ביותר שעומד בפנינו. אנחנו רואים את זה בכנסת,

וגם לציבור זה ברור יותר ויותר. וכך היה גם בהיסטוריה שלנו. פעמיים הייתה לנו מדינה. בפעם הראשונה הסתכסכנו בינינו, מחלוקות פנימיות, בא אויב מצפון והחריב את המדינה בתקופת בית ראשון. חזרנו אחרי 70 שנות גלות, הסתכסכנו שנית, בא אויב מצפון והחריב אותנו שוב. חזרנו לפה, לארץ הקודש, אחרי אלפיים שנות גלות, ואנחנו מתמודדים עם האתגר של לחיות יחד, ואת האתגר הזה אנחנו חייבים, ואני חוזרת: חייבים לפתור. והנה ההוכחה שלא רק שאנחנו אוהבים את ירושלים אלא היא אוהבת אותנו, מאפשרת לנו ומחייבת אותנו לייצר את השיטה שבה נחיה כולנו יחד במדינה שלנו, ובה נמצא את הזהות והחזון המשותפים, במדינה שחזרנו אליה אחרי אלפיים שנות גלות. כי על ירושלים הבנו מזמן:

אנחנו שלה.

תודה לחברת הכנסת רחל עזריה. חבר הכנסת מרדכי יוגב,

חבר הכנסת יואב בן צור. כבוד היושב-ראש, כבוד שר התיירות חבר הכנסת יריב לוין, חברי הח"כים, ראשי רשויות, אורחים יקרים, ציינו היום בוועדות ובאודיטוריום וכאן במליאה יובל שנים למלחמת ששת הימים ולהתיישבות וחידוש, מודה, היום התחדש לי, ההתיישבות ברמת הגולן וביהודה ושומרון. רמת הגולן קדמה אפילו לכפר עציון של יהודה ושומרון. אז כן, באייר, והיום בתאריך הלועזי, מלאו 50 שנה לניצחון הגדול של ישראל במלחמת ששת הימים, שחרור ואיחוד ירושלים בירת ישראל, כיבושם של רמת הגולן, בקעת הירדן,

גוש עציון ויהודה, מרחבי סיני עד תעלת סואץ שבמערב ושארם א־שיח' שבדרום. כולנו זוכרים את גודל הסכנה שלפניה עמדה מדינת ישראל ערב מלחמת ששת הימים, עת ביקשו מצרים, סוריה, ירדן ועיראק, ארבעה צבאות ערב, לכבוש ולהשמיד את מדינת ישראל. גודל הניצחון, לשם ההשוואה עם מבצע צוק איתן, שבו נאלצנו להתמודד בעומק שני ק"מ עם מנהרות באורך הרצועה של 65 ק"מ, גודל הניצחון הזה כעבור שישה ימים, אני אומר: הבדלה במוצאי שבת עשו במרומי החרמון ובשארם א-שיח', בתעלת סואץ ובירדן, מרחק של 1,000 ק"מ. זיכרון אותם ימי המתנה ודריכות, חשש והיערכות, שבין יום העצמאות תשכ"ז, ושמענו היום את תיאורו האישי של אלוף פיקוד הדרום, שייתן לו הקדוש ברוך הוא אורך חיים, שייקה גביש, עת ביום העצמאות, במצעד, קיבל את הפתק שמצרים חודרים לסיני, ואמר לו הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף יצחק רבין: סע לפיקוד דרום, תבדוק מה קורה שם, זיכרון אותם ימים צרוב בכל מי שחי וזוכר, יחד עם השיר ירושלים של זהב, שגם הוא בצהרי יום העצמאות החל להתנגן בראשי כולם ראשי האזרחים וראשי הלוחמים שנקראו בשבת שאחרי יום העצמאות להתייצב. ורגעי השיא של מוטה גור, שקורא: "הר הבית בידינו" רגעי שיא של אחדות והתרגשות של העם כולו בחזרה לקדושים שבמקומותינו: הר הבית והכותל המערבי, חברון ומערת המכפלה, בית לחם, מקום קברה של רחל אמנו, שכם, קברו של יוסף. קרבות קשים ומערכה מוצלחת, שנפתחה במבצע מוקד של חיל האוויר, יחד עם פלאי-פלאות של מהלכי הכיבוש. כאיש מאמין, אני אומר תודה רבה למנהיגי אותו הדור, למפקדי ולוחמי אותו הדור, וגם לריבונו של עולם, שנתן לנו את הכוח לנצח. "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם". בנקודה זו ראוי להזכיר את 723 הנופלים בקרבות מלחמת ששת הימים. זכורים לנו קרבות ההבקעה ברפיח ובעמק דותן וקרבות קשים אחרים לשחרור רמת הגולן. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים ויהי זכרם ברוך. בנאום שנשא רב-אלוף יצחק רבין, ואצטט מתוכו משפטים בודדים, כחודש לאחר המלחמה, בעת שהאוניברסיטה העברית בירושלים בחרה לתת לו, בשם צה"ל כולו, תואר דוקטור לשם כבוד, אמר יצחק רבין: "העם כולו עמד נפעם ורבים אף בכו לשמע הבשורה על כיבוש העיר העתיקה. הנוער הצברי, קל וחומר החיילים, אינם נוטים לסנטימנטליות או מתביישים לגלותה ברבים". וגם היום שייקה גביש אמר ש-48 שעות אחרי שהוא שחרר את מוטה גור, מח"ט הצנחנים, מסדר הכוחות שלו לסיני לכיבוש אל-עריש, מתקשר אליו מוטה גור ואומר לו: "הר הבית בידי". הוא היה בזחל"ם באום כתף, הוא ירד מהזחל"ם אל סלע קרוב וכבש את פניו ובכה, אלוף פיקוד הדרום, ואמר: מוטה גור גנב לנו את ההצגה. אבל זה כבר עוד תחושה. הצנחנים שכבשו את הכותל עמדו נשענים עליו ובכו. וסמלית זו תופעה נדירה, שספק אם יש כמותה בתולדות העמים. במלחמת ששת הימים היו גילויי גבורה ללא הרבה חשבונות. התגלה הלוחם הישראלי והתגלה גם העם בהתנדבותו, לא בזכות הברזל, אלא בזכות התודעה של שליחות עליונה, של הכרה בצדקת ענייננו, של אהבה עמוקה למולדת, עם המתעלה בשעת דוחק והיכול לכל אויב בזכות רמתו המוסרית, הרוחנית והנפשית, העומדת לו בשעת מבחן. בזכות ניצחון מלחמת ששת הימים חזרנו גם למרחבי ארצנו בגולן ובבקעת הירדן, בסיני ובחבל עזה, ביהודה ושומרון, ואל הקדושים שבמקומותינו, כמו שכבר אמר היום יושב-ראש הכנסת ואמרו אחרים, למקום שבו חי אברהם אבינו ואבותינו בחברון ולמקומם של יוסף ורחל ומקומות אחרים. "ראי רחל, ראי"

אריק לביא בקולו העמוק את שירו של שמוליק רוזן, איש התקשורת.

ראי / ראי ריבון עולם / ראי רחל,

/ הם שבו אל גבולם". ניצחון מלחמת ששת הימים עורר התרגשות גדולה גם בקרב יהדות העולם, ומיליונים של יהודים, שמענו גם את עדותו של יושב-ראש הכנסת ואת עדותו של נתן שרנסקי, עורר הדבר את לבם בכל ארצות תבל, והם באו לכאן בזכות אותו ניצחון. עם ישראל יודע, וגם אומות העולם יודעות, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וההתיישבות היהודית בה, בכל חבליה: ברמת הגולן ובבקעה, ביהודה ושומרון ובנימין, כך גם בוודאי בירושלים המאוחדת, תימשך לעד,

גבולה המזרחי בר-ההגנה של ישראל לעולם יהיה הירדן, וירושלים המאוחדת תישאר לעד בירת ישראל הנצחית.

יש פה גם פלסטינים, ואני מסכים עם חברתי מרב מיכאלי אבל העתיד טומן טוב לישראל, ובדמוגרפיה הזאת אנחנו מנצחים וגם ננצח. ו"שוב לא נלך,

/ ואת שוב לא תלכי, / שוב לא נלך,

/ מני שדמות בית לחם", ומני שדמות חברון,

בקעת הירדן, כמו שלא מתל אביב, מהגליל ומהנגב. שבנו אל חבלי ארצנו, אל ארץ ישראל השלמה, לנצח נצחים, לבנות ולהיבנות בה, ורק בחיזוק אחיזת עם ישראל בארצו יבואו גם הביטחון, היציבות ואף השלום לאזור ולעולם כולו, וגם לפלסטינים שחיים בתוכנו. את כל אלה אפשר הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים לפני 50 שנה, ועל כל אלה, בשם עם ישראל כולו, אנחנו מודים לכל מי שלחם וחלם ופעל, ומתחייבים לפעול ולהמשיך את בניין ארצנו ואת ביטחון עמנו.

תודה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עודד פורר. מי הרשה לדבר על עבר הירדן

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אנו מציינים 50 שנה למלחמת ששת הימים, המלחמה שבה מדינת ישראל זכתה לסייעתא דשמיא ולנסים גלויים שהובילו לשחרור יהודה ושומרון ולאיחוד בירתנו הנצחית ירושלים. אני נושא אצלי זיכרון אישי. כמתנת יום הולדת, כיומיים-שלושה אחרי המלחמה, לקח אותי אבי מורי, זיכרונו לברכה, לטיול, לטיול בשכם בקבר יוסף, לטיול בחברון, בקברי האבות, לטיול בבית לחם,

בסוף היום היה לעמוד מול הכותל המערבי. אגב, התניידנו באמצעות חברת האוטובוסים הערבית, נכנסנו לאוטובוסים ונסענו יחד עם בני הדודים בדרך, ללא שום חשש, וטיילנו בקסבה של שכם. אבל השיא באמת היה לעמוד מול הכותל המערבי. מתנת יום הולדת כזאת לא אשכח אותה לעולם. אך עדיין, 50 שנה לאחר שורה של הישגים, הישגים מרשימים, נסים ונפלאות, מדינת ישראל בוחרת להלקות את עצמה ולהפריד בין יהודים ליהודים. אנו חיים במציאות אבסורדית: יש יהודים שנתונים לחוקי מדינת ישראל ויש מאות אלפי יהודים שלא השתחררו מצה"ל ונתונים לפקודותיו.

לא משום שאינם משלמים מסים או ממלאים אחר ההתחייבויות כלפי המדינה, אלא רק מעצם היותם מתיישבים ביהודה ושומרון, אותם מתיישבים המונעים משטחים אלו להפוך לקִני טרור רצחניים ולאיום אסטרטגי על כלל אזרחי מדינת ישראל, אותם מתיישבים המחנכים דורות לאהבת האדם, לקדושת החיים והארץ. חברי חברי הכנסת, הניסיון לשחק משחק כפול ולהשאיר את סוגיית יהודה ושומרון בגדר החלטה שלא להחליט מרחיב את השסע החברתי, פוגע באיכות חייהם של אזרחינו ומוביל אותנו למסכת התנצלויות שאין לנו צורך בה. לא ייתכן שמכלל 327 החוקים שחוקקה הכנסת, הכנסת העשרים, רק חמישה או שישה הוחלו גם ביהודה ושומרון. אנחנו חייבים לשנות את המצב, והתחלנו בהליך היום, גם בהובלה של שרת המשפטים ושר התיירות. אני מקווה, עם היועץ המשפטי של הכנסת והדברים שעושים עכשיו, שהדברים ילכו קצת יותר מהר, והחוקים, כל החוקים הטובים, לא רק החוקים של ההתחייבויות, יחולו גם ביהודה ושומרון. אחרי 50 שנות התיישבות, שזה יותר מדור, צריך לעבור מהרדיפה אחרי הכרה עולמית לטיפוח ההכרה הלאומית. בשנת התשע"ז צריך להרשות לעצמנו להעז יותר: הגיע הזמן להפסיק להפריד בין יהודים ליהודים, הגיעה השעה להחיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון ולהכיר בהתיישבות כחלק בלתי נפרד מהשלם הגדול, כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת נורית קורן. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי חברי הכנסת, אורחים מכובדים, בעצם התכנסנו היום לחגוג ניצחון. התכנסנו לחגוג ניצחון שניצחנו לפני 50 שנה, שהוא עוד ניצחון בשרשרת אותם ניצחונות של העם היהודי, שרשרת הניצחונות של תקומת העם היהודי בארצו, הניצחונות של מדינת ישראל על אויביה, הניצחון שלנו על אלה שניסו להשמיד אותנו. לצערי, ודווקא גם ממה שקראתי קצת בתקשורת בשבוע האחרון,

פתאום שיש כל מיני הוגי דעות במדינת ישראל ששוגים באיזשהם דמיונות על מה שהיה כאן לפני 50 שנה, ומתארים את המצב כאילו כל הבעיות שלנו רק התחילו עם הניצחון ב-67'. מסלפים את המציאות,

אלתרמן אמר שאחד האויבים הוא הסילוף, מסלפים את המציאות ויוצרים איזה רושם, למי שלא מכיר, שעד 1967 חיינו כאן בגן עדן, ושוכחים את הסכנה שריחפה מעל ראשי כולנו, את הסכנה שריחפה מעל המדינה. שכחו את הפחד הקיומי ואת החשש ממדינות ערב, ולא רק ערב מלחמת ששת הימים, מאז הקמת מדינת ישראל ועד אותה מלחמה. וגם כשמסתכלים מה קורה בתוך אותם גבולות מדינת ישראל הצרים של 67' נאלצנו לקיים כאן ממשל צבאי בתוך הקו הירוק, מאותו חשש, כתוצאה מאותו פחד קיומי שבו היינו. שוכחים לדבר על אותו חופש דת, שכמובן לא היה קיים בירושלים, וחוסר היכולת, לא רק של יהודים אלא גם של נוצרים, להתפלל במקומות הקדושים שלהם בירושלים.

אני חושב שדווקא הוא צריך להחזיר אותנו,

אל האמת ואל מה שאנחנו צריכים להתמקד בו גם היום, כשאנחנו הולכים ומושיטים את ידנו לשלום. אנחנו צריכים להתמקד באותו ניצחון, אדוני היושב-ראש, כי אי-אפשר לדבר על רצון בשלום, או על איזושהי אפשרות להגיע לשלום עם האויבים שלנו, בלי שתהיה הכרה בניצחון, כי זה בעצם הפתרון. כל פעם שהיו מלחמות בקהילה הבין-לאומית, הסתיימה המלחמה כשהיה צד אחד שניצח, היה צד אחד שהפסיד, ואז התיישבו ויצרו הסכם בין הצדדים כשלמפסיד היה ברור שהוא הפסיד והוא ידע מהם הקווים שעליהם נלחם זה שניצח. ובמקרה שלנו, על מה נלחמנו? מהו הניצחון שלנו? הניצחון שלנו הוא על זכותנו להתקיים כאן כמדינת הלאום של העם היהודי, על העובדה שרצינו להקים בית לעם היהודי בארץ ישראל, וזה הבסיס כדי להגיע לכל הסכם, או לכל מקום שבו נרצה להגיע לפשרה כזאת או אחרת. אנחנו צריכים לחזור קודם כול לבסיס. עכשיו, כשחלק מהאויבים שלנו הכירו בזה, נפתחה הדרך לשלום. ברגע שהמצרים החליטו שהם מפסיקים לנסות ולהשמיד את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, אפשר היה להגיע לשלום עם ויתורים כואבים, אבל אפשר היה להגיע לשלום, וברגע שהירדנים זנחו גם הם את הכוונה הזאת אפשר היה להגיע לשלום. ומהצד השני, לפני 25 שנה החליטו שמנסים כאן פטנט אחר: מנסים כאן פטנט של להגיע להסכם עם האויבים בלי שאלו הכירו בניצחון שלנו, לא הכירו בזכותנו להתקיים כאן כמדינה יהודית בארץ ישראל, אלא אמרו: נעשה הסכם, ואחר כך נראה איזו מדינה תצמח כאן, בתוך הגבולות החדשים שלה. וגם היום הם עדיין חושבים שהם יצליחו, בתחבולות כאלה או אחרות, לחסל את אותו רעיון ציוני, את אותה מחשבה שלנו, וכשהם באים כל פעם למשא ומתן ומדברים, הם לא מדברים על פתרון שתי מדינות לשני עמים, הם מדברים על פתרון שתי מדינות, מדינה אחת פלסטינית, ועוד מדינה שהם יעשו אותה אחר כך פלסטינית. וזה לא פתרון.

אי-אפשר להגיע לשום הסכם שלום, וכל זמן שימשיכו לנסות לא יצליחו להגיע לשום מקום. ולכן, אני חושב ש-50 שנה אחרי אותו ניצחון, אולי עכשיו העת לדרוש שיכירו, כתנאי לכל משא ומתן, באותו ניצחון. והניצחון שעליו אנחנו מדברים הוא שמדינת ישראל, ולא משנה מה יהיו גבולותיה העתידיים, כאלה או אחרים, על זה אנחנו עוד יכולים להתווכח ומתווכחים גם בינינו, אבל מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. על זה גם לא יכול להיות ויכוח פה, בתוך הבית הזה. וכחלק מהניצחון הזה, כחלק מהניצחון הזה, ירושלים בוודאי עומדת על ראש שמחתנו. אני חושב שזו ההכרה הגדולה ביותר. ומכאן גם צריכה לצאת הקריאה לקהילה הבין-לאומית: כדי שהם יצליחו להניע את גלגלי השלום, כדי שהם יצליחו להניע אותנו אל מול השכנים שלנו, להגיע לאיזשהו הסדר, דווקא ההעברות של השגרירויות של כל המדינות שנמצאות אתנו ביחסים דיפלומטיים לירושלים, הן שיניעו את אותו הסכם, כי הן שיחסלו את כל המחשבה,

של הצד השני, שהוא אומר: בתחבולות אצליח לחסל את מדינת ישראל. בתחבולות אצליח להוקיע את הרעיון הציוני ולא אכיר בניצחון שלו. זו תהיה הכרה אמיתית בניצחון שלנו, ומכאן אפשר יהיה גם להגיע לשלום אחרי אותו ניצחון.

תודה לחבר הכנסת עודד פורר. חברת הכנסת נורית קורן,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת דב חנין. אחרי חבר הכנסת חנין נשמע את תשובת הממשלה מפי השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני שר התיירות יריב לוין, אני מאוד נרגשת היום, כי כשירדתי, היום היה באודיטוריום יום מיוחד לציון יובל לשחרור ירושלים, השומרון, יהודה ושומרון, ראיתי את כל האנשים שהם בעצם נוף ילדותי, אנשים שבנו את היישובים. ופה אני צריכה לומר שיש לי חלק גדול בהתיישבות. בעצם נולדתי בירושלים וראיתי את מלחמת ששת הימים, חוויתי אותה על בשרי. אנחנו גרנו בשכונת סנהדריה, על הגבול. גבעת התחמושת בשבילי זה משהו מאוד מיוחד, כי ישבו שם צלפים, והם ראו מה אנחנו עושים בתוך הבית, ממש בתוך הבית. אני צריכה לומר לכם שאבי, זיכרונו לברכה, שנפטר רק לפני עשרה ימים, היה בצבא. בחופשה שלו, עשרה ימים בערך אחרי המלחמה, הוא לקח אותנו לגבעת התחמושת לראות איך הם ראו אותנו, מה אנחנו עושים בתוך הבית, והוא גם לקח אותנו לכותל כשרחבת הכותל הייתה רחבה קטנה ביותר, ולא כמו שהיא נראית היום. זה חקוק לי, וזה כל כך, הולך יחד אתי. ב-1971, קצת לפני, אבי הכיר את הרב לוינגר, ואבי, שהייתה לו משאית קטנה, העביר את המיטלטלין למלון פארק, שם ההתיישבות הראשונה בעצם החלה. שם הרב לוינגר, זיכרונו לברכה, היה עם כל משפחתו, ונוספו עוד משפחות רבות. ויסלחו לי כל המשפחות, אני כל כך נרגשת שאני לא יכולה לומר את כולן, אבל יושבת פה יהודית קצובר, ואת הרב ולדמן ראיתי קודם למטה, אני לא רואה שהוא הגיע לפה. אנחנו היינו בין עשר המשפחות הראשונות ב-1971, במבנה הקבע של קריית ארבע. אם אני לא טועה, אנחנו גרנו בבניין 7, הרב לוינגר, ב-5 והרב ולדמן, ב-3. אם אני לא טועה. שלושה בניינים בלבד. והיום אני אפילו לא יודעת למצוא את הבניינים האלה, כי הם מוקפים עוד ועוד בניינים והרבה מאוד מתיישבים. זה החלק שלי ושל משפחתי בבניית הארץ, ואבא לימד אותי מה זאת ציונות. אני רואה בכך שהוא הלך לעולמו דווקא בשבוע של ירושלים משהו מאוד גורלי. נודע לי בשבעה שאבא הלך לעולמו עם עוד שניים מראשוני ההתיישבות: עם ציפורה לבני, זיכרונה לברכה, והרב לוינגר, זיכרונו לברכה, ציפורה לבני לפני שלוש שנים, הרב לוינגר לפני שנתיים, ואבי עכשיו, ודווקא בשבוע כל כך משמעותי של יום ירושלים, וגם יום חברון, באותו שבוע שצוין. יהודית קצובר ריגשה אותי ביותר ואמרה לי, כתבה לי: אביך הלך לעולמו בשבוע של יום חברון, והוא היה איש עשייה. אנחנו הכנסנו אותו לספר, ואני מאוד רוצה לראות את הספר, שהוא היה התעשיין הראשון בקריית ארבע. אז ככה שלי יש חלק אדיר. בשבוע הזה גם ביקר טראמפ,

לראות את המדינה הקטנה שלנו ולתת פתרונות של שלום. אז יש כל מיני פתרונות, אבל בעיני, הפתרונות הכי חשובים הם שיש לנו את כל ירושלים, את יהודה ושומרון, את חברון, יש לנו זכות אבות, אנחנו לא נעזוב, אנחנו נהיה שם, וזה מה שחשוב. אנחנו צריכים לשמור על ההתיישבויות האלה, כי זו הציונות לשמה וזה מה שצריך לעשות. אני מקווה שאנחנו נמצא איזשהו סוג של פתרון, שסוף-סוף אולי יבוא שלום, כי אנחנו רואים שהשלום עם ירדן מחזיק מעמד, והוא שלום טוב, ההסכם עם מצרים, אותו דבר, שלום טוב. אנחנו כרגע נמצאים על פרשת דרכים, אבל אנחנו צריכים שגם הצד השני יכיר בזכותנו על מדינת ישראל וזכותנו לחיים פה, במדינת ישראל, ולא להשמדה. כמו שאני רואה את מדינת ישראל היום, אנחנו רק נמשיך לפרוח ולהפריח את השממה, ואני אעשה הכול על מנת לשמור על מדינת ישראל.

תודה לחברת הכנסת נורית קורן. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין, אחרון המציעים הצעות לסדר-היום. אחריו, כאמור, השר יריב לוין בשם הממשלה. עוד לא. גם ככה הוא יצטרך עוד דקה בסוף. בוודאי, אני מראש אומר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. 50 שנים, והגיע הזמן לומר לעם בישראל את האמת. והאמת, עמיתי חברי הכנסת, היא אמת קשה, אבל היא מאוד מאוד ברורה, וגם אם אתם תעצמו בעוצמה את עיניכם, המציאות לא נעלמת. בואו נדבר קצת על האמת. נתחיל מעובדה שכולם יודעים אותה: מדינת ישראל היא מדינה קטנה. היא נמצאת בתוך מרחב ערבי ומוסלמי של מאות מיליונים של בני אדם. ובראייה היסטורית יש רק שתי אפשרויות: או שאנחנו נלמד להסתדר בסביבה הזאת שבה אנחנו חיים או שלא נלמד להסתדר בסביבה שבה אנחנו חיים. אם לא נלמד להסתדר בסביבה שבה אנו חיים, תהיינה פה עוד מלחמות, וייהרגו בהן עוד אנשים. ישראל היא מדינה קטנה אבל חזקה, תהיינה מלחמות, אני מניח שישראל גם תנצח בהן, עד שתגיע מלחמה שבה ישראל לא תנצח, ואז היא לא תתקיים. עמיתי חברי הכנסת, האפשרות היחידה לעתידה של ישראל באזור הזה היא שלום. אין אפשרות אחרת. והדרך לשלום, עמיתי חברי הכנסת, היא דרך מאוד פשוטה ברמה העקרונית, גם אם קשה ליישם אותה ברמה המעשית. העיקרון הוא עיקרון מאוד בסיסי, והאמת היא שבמסורת היהודית הוא עיקרון של אלפי שנים. אמר הלל הזקן שכל התורה כולה על רגל אחת היא: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. מה שאנחנו הישראלים מבקשים לעצמנו, עצמאות וצדק, בדיוק אותו דבר מגיע לעם השני בארץ הזאת, העם הפלסטיני: עצמאות וצדק. עצמאות וצדק. איך נאמר במקורות, אדוני סגן שר הביטחון? שכחת, אולי: שניים אוחזין בטלית. אז מה עושים עם הטלית הזאת? מחלקים אותה, בדיוק כמו שמחלקים את הארץ בין שני עמים, לפתרון, בין שני יהודים.

של צדק ושל שלום לשני העמים בשתי מדינות. עמיתי חברי הכנסת, היום ראיתי במסדרונות הכנסת המון תמונות, אבל התמונה הגדולה, התמונה הגדולה הייתה חסרה. ראיתי תמונות של התנחלויות, ראיתי תמונות של מתנחלים. הם בוודאי קיימים, אבל רק הם נמצאים בשטחים? היכן נמצאים מיליוני האנשים שחיים תחת כיבוש? איפה התמונות של המחסומים והעובדים הלחוצים והלוחצים ב-04:00, לפנות בוקר, במחסומים? איפה התמונות של האנשים, של הפלאחים שאיבדו את אדמותיהם? איפה התמונות של הילדים הפצועים וההרוגים? איזה עיוורון מוסרי נורא הופגן כאן היום בכנסת. וגם לגבי ההתנחלויות, עמיתי חברי הכנסת, לא סופר כאן הסיפור האמיתי, כי גם היום, הדבר הזה שאתם כל כך גאים בו, מפעל ההתנחלות, זה פרויקט פורח באוויר, מערך רעוע שחי ומתקיים רק הודות למכונת הנשמה אדירה שמופעלת מכאן, מהכנסת, על חשבון הציבור הישראלי, אותה מכונת הנשמה שמוסיפה להזרים תקציבי ענק למערכת הזאת: הטבות כלכליות, השקעות מסיביות בתשתיות, העדפות בכל תחום של החיים. רק בזכות מערכת ההנשמה המלאכותית הזאת ההתנחלויות ממשיכות להתקיים. וברגע שהמערכת הזאת תנותק, או ברגע שהמערכת הזאת תיובש לרגע, לא צריך יהיה אפילו לפעול בכוח, ההתנחלויות והמתנחלים יחזרו הביתה. המערכת הזאת, עמיתי חברי הכנסת, נעשית על חשבון החברה הישראלית, ויש עמה נזק מוסרי כבד ביותר, יש עמה נזק מדיני קשה, ויש לה גם מחיר ביטחוני. יש לה גם מחיר ביטחוני, אדוני סגן שר הביטחון. תראה למשל את הדוח האחרון של מולד, מרכז מולד, נתונים מאוד מעניינים: שני שלישים מהכוח הלוחם של הצבא עסוקים באחזקת הגדה. אלה הנתונים של מולד. אני מזמין אתכם לבדוק אותם, נתונים מאוד מדויקים: יותר מכל הגבולות, לבנון,

שני שלישים מהצבא עסוקים באחזקת הגדה, ו-80% מהחיילים שנמצאים בגדה עסוקים באבטחת ההתנחלויות. אז אנחנו צריכים להבין: הסיפור הזה הוא סיפור שמזיק מוסרית, מזיק מדינית, מזיק ביטחונית, ובמיוחד במיוחד, עמיתי חברי הכנסת, פוגע בעתיד, גם של הפלסטינים וגם של הישראלים. כי אנחנו בארץ הזאת,

אנחנו נחיה ביחד או שאנחנו לא נחיה. ואני רוצה שנחיה. אני רוצה שהבנים שלי והבנים של כולנו יגדלו ויצמחו כאן לעתיד של שלום, ואת מה שאני מאחל לבנים שלי אני מאחל גם לבנים של העם האחר, ואני יודע שאלה באלה שלובים, וכשילדים פלסטינים יחיו בשלום ובעצמאות, גם ילדים ישראלים יוכלו לחיות בשלום ובעצמאות. בדיון הזה, אדוני היושב-ראש, אני מייצג דעת מיעוט, אבל כמו במקרים רבים בהיסטוריה, המיעוט הזה הפעם צודק. אנחנו מציעים עתיד אמיתי לשני העמים, דרך של חיים ושלום, דרך שתאפשר לנו קיום כאן.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני השר. השר יריב לוין, בשם הממשלה, ישיב לכל מציעי ההצעות. אדוני היושב-ראש, אני אוריד את הדוכן מהאולימפוס לקרקע המציאות. באולימפוס חיו רק אלים,

לא, גם אצל חבר הכנסת יוגב זה היה גבוה, כך שאין שום היבט פוליטי לגובה הדוכן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, יום חג וזכות ענקית יש לכל אחת ואחד מאתנו לחגוג 50 שנה לשחרור חבלי מולדת, לשובנו לארץ אבותינו, למקומות שבהם התרחשו האירועים הכי חשובים בתולדות עמנו. זו העת, קודם כול ולפני הכול, להכיר תודה גדולה לחיילי צה"ל ולאנשי כוחות הביטחון שעשו במלאכה הזאת של שחרור הארץ אז ושומרים עלינו גם היום, ולהסתכל בהערכה אדירה על המתיישבים, ובעיקר על החלוצים שבהם, על ראשוני מפעל ההתיישבות, שחוללו נס ענק, נס שעוד יילמד לאורך ההיסטוריה, לא רק שלנו, גם במקומות אחרים, של עם ששב כנגד כל הסיכויים וכנגד כל המכשולים, ובעיקר, ידידי חבר הכנסת דב חנין, כנגד קוצר הראות, ואובדן האמונה אפילו, של חלק מאנשינו שלנו. מפעל ההתיישבות האדיר הזה בירושלים ובגולן, שהשכלנו להחיל עליהם את ריבונותנו המלאה, וביהודה, שומרון ובקעת הירדן, שיבוא היום ואני מאמין, ואני לא חושב שאני אשב בבניין הזה לנצח, אני מאמין שאני אפילו אהיה מאלה שיזכו להצביע כאן בעד החלת הריבונות, אני חושב שכל מי שמסתכל על מה שמתרחש בשטח, גם אלה שלא רוצים תמיד לראות את המציאות כמו שהיא, ושלפעמים שוגים גם בכל מיני אשליות, אבל עמוק עמוק בלב פנימה נדמה לי שכולם יודעים שאת הנעשה אין להשיב, שאנחנו כאן כדי להישאר, שההתיישבות כולה תישאר נטועה עמוק עמוק באדמת ארץ ישראל, מכיוון, חבר הכנסת חנין, שאין שום צורך לשוב הביתה. אני מבקש לעדכן אותך: שבנו הביתה כבר לפני 50 שנה. אדוני היושב-ראש, ביום הזה אי-אפשר שלא להיזכר ולהזכיר את האסון הגדול שהמטנו על עצמנו עם הגירוש הנורא מגוש קטיף ומצפון השומרון. נדמה לי שאם היו עוד כאלה שחיו בכל מיני אשליות שכאשר אנחנו עוקרים את עצמנו מאדמתנו, הדבר הזה מקדם את השלום ומונע את הטרור ומקל על צה"ל, נדמה לי שכל האשליות המסוכנות האלה התנפצו להן בקול גדול, ולא במקרה; מכיוון שהדרך היחידה להביא לכך שאי פעם שכנינו יכירו בקיומנו ויבינו שאנחנו כאן כדי להישאר היא בכך שכפי שהיה מראשית ימי הציונות, אנחנו ניאחז באדמתנו. מי שנאחז באדמתו ומכבד את ארצו ומכבד את העבר והמורשת שלו, זה פשוט מדהים, אבל מכבדים אותו, ומי שעוקר את בני עמו באכזריות ובברוטליות כדי לרצות מנהיג כזה או אחר בעולם או כדי לקבל לשעה קלה מילות עידוד במוסד בין-לאומי כזה או אחר, או משום שתש כוחו ואמונתו נפגמה, מי שנוהג כך הוא פשוט טרף קל, הוא פשוט נתפס כחלש, כי הוא באמת חלש, ולכן הוא מביא על עצמו את מה שלצערי הרב הביאה עלינו אותה תוכנית שכונתה בשם המכובס הזה "התנתקות". לשמחתנו הרבה, היום ההתיישבות ביהודה ושומרון כל כך עוצמתית, כל כך גדולה. ובעניין הזה אני מוכרח לומר לחברי שאני חושב שצריך לעשות הרבה יותר בבקעת הירדן,

שגם ברמת הגולן אנחנו צריכים להגיע למספרים אחרים לגמרי של תושבים יהודים, כדי שיהיה ברור לכולם, כולל לאלה שעוצמתם לא עומדת להם בתוכנו, שהגלגל הזה, לא ניתן יהיה להשיב אותו לאחור.

אני מאמין, חברי, שיבוא יום ואנחנו נשוב ונגאל גם את אותם מקומות שבאיוולת ובחולשת הרגע יצאנו מהם. לא פלא שאנחנו שומעים דברים שנעים על הציר שבין הגיחוך לניתוק מוחלט מהמציאות ממזכ"ל האו"ם ומזה שמתכנה נציב זכויות האדם של האו"ם. נדמה לי שאל מול העוצמה האדירה של מפעל ההתיישבות צמחה צביעות שמנסה להתחרות בו. ואני אומר דווקא לנו ודווקא לאלה מביננו שאולי לפעמים נוטים ללכת שבי אחרי כל מיני אמירות על השלום ועל הקהילה הבין-לאומית שתפתח את שעריה בפני מדינת ישראל אם רק נעזוב את אותם חלקי מולדת שלנו: אל תחיו בשום אשליה, כי כפי שהאנשים האלה מתעלמים מכל מה שקורה בכל המקומות האחרים בעולם, ומתעלמים גם ממה שקורה כאן, כך יקרה לנו עם יהודה ושומרון ובלי יהודה ושומרון, כך היה לפני הקמת המדינה וכך היה אחרי הקמת המדינה ועד מלחמת ששת הימים, וכך מאז מלחמת ששת המים, וכך גם אחרי ההתנקות, כולל מעזה, ובעניין עזה, וכך ימשיך להיות. כי בצדק נאמר לא פעם שהוויכוח איננו על שאלה טריטוריאלית. הוויכוח הוא בכלל ויכוח אחר, הוא ויכוח על עצם הזכות שלנו להתקיים כאן, על עצם היכולת לקיים מדינה יהודית במרחב הזה. ולא, חברי חבר הכנסת דב חנין, לצערי הרב מה שאותו עם אחר, כפי שאתה מכנה אותו, מלמד את ילדיו הוא רק שנאה, הוא רק תמיכה בטרור והוא אי-קבלה מוחלטת שלנו כיהודים במרחב הזה, כל שכן במדינה עצמאית, יהא זה בבית אל כשם שיהא בתל אביב. ואתם יודעים מה? במובן הזה לפחות אפשר לומר שיש להם קו שאפשר להבין אותו. הם לפחות לא עושים את ההבחנה המלאכותית והמגוחכת שחלק מאתנו מנסים לעשות. הם, במובן הזה לפחות, אולי מציבים מראה דווקא בפני אנשי השמאל שלנו ואומרים להם: רבותי,

כפי שאמר בשעתו אריאל שרון, דין נצרים כדין תל אביב. ואני גם מוכרח לומר שביום שאנחנו נפנים את זה אנחנו גם נגלה שהעולם מבין אותנו הרבה יותר, כי כשאומרים דין נצרים כדין תל אביב ומגרשים את תושבי נצרים, מה נלין על כך שיושבים אנשים בחו"ל ואומרים: דינכם לעזוב לא רק את בית אל אלא גם את תל אביב?

אבל ראש הממשלה והליכוד הצביעו בעד ההתנתקות, ואי-אפשר להתעלם ולהגיד את מה שאתה אומר, מה לעשות?

הכנסת ילין, קודם כול, אתה צודק. קודם כול, אתה צודק. תגיד: טעינו בהצבעה.

קודם כול, חבר הכנסת ילין, קודם כול, אתה צודק. מאחר שאני באופן אישי לא הייתי אז חבר כנסת, הייתי אז נציג מתנגדי ההתנתקות בוועדת הפיקוח על משאל המתפקדים בליכוד, והגענו אז להישג העצום שחברי תנועת הליכוד אמרו בצורה הברורה ביותר את דעתם והתנגדו למהלך הזה, אל מול כל העוצמה של ראש ממשלה חזק כמו אריאל שרון וכל המערכת שהוא הפעיל. ולצערי הרב, חלק גדול מסיעתנו דאז בכנסת לא קיים את החלטת הציבור ששלח אותה, והיא פעלה בניגוד מוחלט לדרך הליכוד ולמצעו, ולכן גם, כפי שכולם זוכרים, גבר כוחנו. ומאחר שהיה ברור שבתוך הליכוד פנימה הרוב המוחלט מתנגד לדבר הזה מכול וכול, בחרו אותם חברי כנסת ושרים לעזוב את הליכוד ולהקים את מפלגת קדימה, שהייתה לי הזכות הגדולה, כיושב-ראש ועדת כנסת, לסגור מעגל ולהכריז על התפלגותה ופיצולה בדרך לצלילתה והיעלמותה מן המפה הפוליטית, כפי שהגיע לה. ותראה איזה דבר מדהים: מפלגת קדימה נעלמה מהמפה הפוליטית, וההתיישבות חוגגת 50, ובגדול. נדמה לי שדי בזה להעיד לא רק מי צדק אלא גם על המשך הדרך. אבל יושב ראש ממשלה שהצביע בעד ההתנתקות. ואני חוזר, חבר הכנסת ילין, ואני אומר לך, ואומר לנו, שאם אנחנו באמת רוצים לשנות את העמדה של הקהילה הבין-לאומית ביחס למדינת ישראל, אנחנו צריכים קודם כול ולפני הכול להבין שדין נצרים כדין תל אביב במובן ההפוך ממה שקרה קודם, במובן הזה שדין בית אל ודין חברון ודין השומרון ויהודה וגוש עציון ודרום הר חברון ובקעת הירדן דינם כדין תל אביב. וביום שאנחנו נעשה את זה, אני חושב שתתחיל גם באמת הדרך להביא את העולם למקום אחר ולעמדה אחרת. אדוני היושב-ראש, אני חושב שמכאן אנחנו שולחים באמת, אני רוצה לשלוח בשם ממשלת ישראל ברכה חמה ונאמנה לכל העושים במלאכת ההתיישבות, והערכה אדירה לכל מי שהיו שותפים למפעל הזה לאורך כל השנים. ואני אומר מעל הבמה הזאת בצורה החדה ביותר: ניצחנו. נמשיך לנצח. עם ישראל חי.

אדוני השר, מבחינה פרלמנטרית, אתה מציע להסתפק בדבריך?

האם יש מי מן המציעים שלא מסכים להצעת השר? אין, אז אין צורך בהצבעות. חברי הכנסת, תודה לכל המשתתפים בדיון, ותודה לאורחים, לרבות ראשי הרשויות וראשי המתיישבים שכיבדו אותנו בנוכחותם.